בוקר טוב לכולם. נעבור על הנמצאים איתנו בחדר הוועדה: עורכת הדין נירית להב קניזו ממשרד המשפטים, ד"ר זהר סהר ממשרד הבריאות, יעל שרר מהלובי למלחמה באלימות מינית, עורכת הדין מיטל שפירא, מארגון מרכזי הסיוע עורכת הדין איילת רזין בית אור ועורכת הדין לירון אשל מהמועצה לשלום הילד. אני מבין שחלק גדול מנציגי המדינה נמצאים איתנו באמצעות הזום. אין כאן אף אחד מהמשטרה? פיזית לא.

מכובדותיי, בוקר טוב. אנחנו ניגשים להקראת סעיפי ההצעה. תוך כדי ההקראה כאשר תהיינה סוגיות שנוגעות לסעיפים השונים אנחנו נקיים עליהם דיון. יש כמה נושאים שמראש אמרנו שנדון בהם בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בכל סוגית הקטינים. בנושאים האחרים יש ספיחים של הסוגיות שדנו בהן. אני כבר מראש אומר שככל שניתן אנחנו נביא היום את החוק להצבעה לשנייה ושלישית. אני מקווה שלא נידרש לעוד ישיבה. אני אומר גם שאני לא מתכוון להעמיס על הצעת החוק הזאת סוגיות שהן מאוד חשובות אבל הן לא בגוף החוק. יש דברים שצריכים להיפטר גם על-ידי הכרעות, צעדים ומעשים של משרד הבריאות, והמקום לטפל בהם הוא לא הצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת משדרגת אותנו בסוגית הטיפול בדגימות הפורנזיות. היא לא פותרת את כל הבעיות שיש לנו בנושאים האלה, בתפקוד החדרים האקוטיים, ופה אני בטוח שגם ועדות הכנסת הרלוונטיות, גם משרדי הממשלה וגם הארגונים האזרחיים ימשיכו את מאמציהם החשובים בתחום. אלא אם נציגות משרד המשפטים או משרד הבריאות רוצות לומר דבר מה בפתח הישיבה גברתי היועצת המשפטית, אני מציע שאנחנו נקריא את סעיפי החוק, ונעבור על הסוגיות שנותרו לנו לדיון. מי מבין נציגי המשרדים והמשטרה שנמצאת בזום,

כשתרצו להתייחס תאותתו למנהל הוועדה כי כולכם במצב של השתק. אנחנו, כמובן, נשמע את עמדתכם. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה. אני מקריאה את הנוסח שהיה לקריאה ראשונה, ואנחנו נעצור במקומות שעולות עוד שאלות. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15) (נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה), התשפ"ב 2021 הוספת סעיף 22א 1. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א 2001, אחרי סעיף 22 יבוא: "נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה 22א. (א) נוסף על האמור בסעיף 14(א)(1) לחוק חיפוש בגוף, בעל מקצוע רפואי מוסמך ליטול, באמצעות ערכה ייעודית, דגימות לצרכים ראייתים לחקירת ביצועה של עבירת מין מאדם שיש יסוד להניח כי הוא נפגע עבירת מין, בהסכמת האדם; בסעיף זה "בעל מקצוע רפואי" בעל מקצוע שעבר הכשרה לפי הנחיות המכון הלאומי לרפואה משפטית במשרד הבריאות והוסמך על ידי המכון ליטול דגימות לצרכים ראייתיים, "חוק חיפוש בגוף" חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו 1996; "ערכה ייעודית" ערכה ייעודית שמספקת משטרת ישראל לדגימה מגופו של אדם שיש יסוד להניח שהוא נפגע עבירת מין, לצרכים ראייתיים לחקירת ביצועה של העבירה. (ב) לא ייטול בעל מקצוע רפואי דגימות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן נפגע העבירה נתן את הסכמתו בכתב לנטילת הדגימה לאחר שהוסברה לו מטרת נטילת הדגימה, ונמסר לו מידע על מקום שמירת הערכה הייעודית ואופן שמירתה וכן הוסבר לו כי באפשרותו לתת גם במועד מאוחר יותר הסכמה להפיק מהערכה הייעודית נתוני זיהוי, ולערוך השוואה ושימוש בנתוני הזיהוי של אדם אחר, אם נמצאו בערכה,

"השוואה ושימוש" כמשמעותם בחוק החיפוש בגוף. (ג) הסכמת נפגע עבירה לפי סעיף קטן (א) יכול שתינתן לנטילת הדגימות ושמירתן בלבד בהתאם להוראות סעיף קטן (ה). אולי נעצור ורק נסביר. זה בעצם הסעיפים שמסדירים את הדבר המרכזי פה שנפגע עבירה יכול להחליט שלא להגיש תלונה ובכל זאת לבקש שישמרו במשטרה באופן נפרד את הדגימה הפורנזית שניטלה ממנו. עלתה כאן שאלה גדולה בדיונים לקריאה ראשונה לעניין האפשרות שנפגע יוכל לבקש להפיק נתונים גם לפני שייעשה בהם שימוש ולא הייתה הסכמה בנושא הזה מטעם המשטרה. לכן בעצם הלכנו על מתווה אחר שלפיו בדיקה נוספת יכולה להיערך בבית החולים, וזה הסעיף הקטן הבא. הערת נוסח קטנה: הסכמת נפגע עבירה צריכה להיות הפניה לפי סעיף קטן (ב), לא לפי סעיף קטן (א). אוקיי, נבדוק את זה. לפני שניגש לסעיף (ד), גברתי היועצת המשפטית, משרד המשפטים, יש פה דרישה להסכמה בכתב האם יהיה לנו פה מקור מסמיך שמורה את ההתקנה או ההסדרה של טופס אחיד בעניין הזה? מה משמעות הסכמה בכתב? צריך שיהיה ברור שיש טופס שעבר אישור, שעודכן. לא כל בית חולים מחתים עליהם, נכון? איך הנושא הזה מעוגן כאן? זה או בסעיף ההסמכה או בגוף העיקרי על גבי טופס שאושר על-ידי שר הבריאות או מי מטעמו. צריך להיות טופס הסכמה שמנוסח גם על-ידי המשטרה. היום בערכות הקיימות טופס ההסכמה הוא משטרתי כי הערכה היא משטרתית. יש סעיף כללי בחוק נפגעי עבירה שמסמיך את השר להתקין תקנות. אני לא חושבת שנדרשת אמירה מיוחדת בעניין הזה. אני אומר למה זה חשוב. החוק בצד נושא ההסכמה מטיל חובת יידוע. הוא מטיל חובה ליידע את הנפגע והנפגעת בפרטים שונים לגבי מהות הערכה. לכן,

צריך שיהיה ברור שכל הנושאים האלה צריכים להופיע גם בטופס.

ברור זה טוב, השאלה איך אנחנו מעגנים את זה. לדעתי, נוסח סעיף קטן (ב) שמתאר בדיוק מה ההסכמה צריכה להכיל הוא מאוד ברור ומאוד מחייב. העובדה שצריך להיות טופס אחיד אני לא חושבת שהיא צריכה להיקבע בחקיקה. בכל מקרה אם נרצה לקבוע את זה בחקיקה יש הסעיף הכללי. אני לא רוצה לקבוע את זה בחקיקה. אני רוצה לוודא שבפעולה תחיקתית יהיה טופס כזה. אפשר בטופס ייעודי. כמו שחותמים על טופס הסכמה מדעת לפני בדיקה אפשר להוסיף. אז מה הבעיה? אפשר להוסיף. גם ההסכמה מדעת מסבירה בדיוק. אין בעיה. אני רק בעיה שהנושא הזה - - זה ברור. לפעמים גם דברים ברורים צריכים להיאמר. הסמכות הכללית להתקנת תקנות זה דבר חשוב, אבל אם הלכנו פה להסדר אז צריך להיות ברור או שיש חובה לקבוע בתקנות את הטופס או שטופס שקיבל את האישור של גורם מסוים. אפשר לקבוע שזה יהיה בטופס שייקבע בתקנות גם פה וגם בסעיף ההסכמה על השימוש. על ההסכמה לשימוש נדבר כשנגיע. אני חושבת שההסכמה על השימוש צריכה להיות לפי חוק החיפוש בגוף כי אנחנו כבר לא בבית חולים, אנחנו במשטרה. אפשר לקבוע אותו שם. אפשר לכתוב פה שזה יהיה על גבי טופס שייקבע בחוק. בסדר גמור. אני מבקש שייקבע. רק אם אפשר להעיר הערה בהקשר הזה מניסיוננו, הרבה פעמים התוספת הזאת "ייקבע בתקנות" תוקע את התחולה. ככל שאנחנו מעוניינים שתהיה תחולה מידית לחוק הזה אלא אם כן משרד הבריאות או משרד המשפטים יצהירו שמבחינתם אפשר כבר בשבוע הבא לשחרר טופס כזה חשוב שזה לא מה שיעכב את התחולה של החוק. אני גם חייבת להגיד שאם אמרנו נורמטיבית בדיון הראשון שזה בהכרח נובע מתוך חוק זכויות החולה וחלק מהסכמה מדעת אז אולי לא בטוח שצריך טופס מיוחד. זה nice to have אבל לא הכרחי. גם נראה לי שזה צריך להסביר את הדברים בחוק זכויות החולה. עורכת הדין אפרת ליפשיץ מהמשרד לביטחון הפנים. גם אנחנו מסכימים. תודה. אנחנו עוברים להקראת סעיף (ד). (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), בעל מקצוע רפואי, לבקשת נפגע העבירה, יבצע בדיקה לזיהוי קיומו של חומר זר ובדיקות קליניות

בהתאם לצורך, תוצאות בדיקה כאמור יימסרו לנפגע העבירה, על נטילת דגימות

בדיקתן ומסירת הממצאים לנפגע,

התשנ"ו 1996; לעניין הסכמתו של קטין,

עורכת הדין שני מתן, בבקשה.

היו לי בעיות בחיבור אז אפשר לחזור על השאלה, בבקשה?

לזיהוי קיומו של חומר זר בגוף הנפגע או

זה חלק מזכויותיו של נפגע העבירה מול מערכת הבריאות. זה לא קשור כהוא זה לחקירה הפלילית. אדם רוצה לדעת האם הוא עבר תקיפה מינית כזאת שכללה,

לצערנו,

נכון. אבל אני אומרת שהבדיקה הפשוטה האם זה זרע או לא היא לא מספיקה,

החוק לא נוקט את המילה זרע. נכון.

לא הייתה הבנה אחרת בוועדה.

איזו הבנה אחרת הייתה? גם מה סוג הבדיקה שנדרשת - - לזה אני לא נכנס

אז זה רק עניין שיש פה תוספת תקציב.

החוק יאושר כאן. החדרים האקוטיים קיבלו שמונה מיליון שקלים. סליחה,

הדיון על הפרמטרים הרפואיים של הבדיקה שנעשית לא יכול להתקיים בדיון הזה. החוק קובע את הסטנדרט הבסיסי שזאת בדיקה לגילוי קיומו או לזיהוי קיומו של חומר זר ובדיקות

רק עלה הנושא הזה שכשלוקחים את ערכת האונס מכניסים אותה לתוך שקית שקופה ודרך אותה שקית שקופה ניתן לראות את פרטי המדביקים על ערכת האונס על גבי מדבקה שמקבלים בבית

נכון. אז מה שסוכם עם המרלו"ג ואני משתפת את הוועדה כדי

את הערכה לתוך מעטפה אטומה ורק אז לתוך אותה שקית שקופה שמכירים מהסרטים.

אפשר לכתוב בסעיף קטן (ה)

אבל אנחנו לא נמצאים בוואקום. יש היום ערכות אונס שעוברות מהמשטרה למשרד הבריאות ועוברות מבתי החולים - - אני לא מציע לראות את המצב הקיים היום - - הוא בעייתי במובן של שמירת הערכות שנפגעי העבירה לא מעוניינים שיעברו למשטרה. אבל

תודה, חבר הכנסת בגין, על ההצעה. - - - אנחנו משתדלים לעבוד בשיטה שאחרי ארבעה-חמישה חודשים

אז כבר תרשמו לכם.

ההסכמה לנטילת הערכה הפורנזית וההסכמה המאוחרת לשימוש בה. ברגע שאנחנו מפנים להסכמה בסעיף (ב) אנחנו מפנים להסכמה הראשונה. בסעיף קטן (ב) מוסבר שיש שני שלבים. הניסוח פה לא מוצלח. אנחנו יכולים לתקן. השימוש בא רק כדי לפענח את אותו אירוע. אבל צריך להבין שהניסוח

צריך לומר בצורה ישירה שברגע שערכה הגיעה למרלו"ג היא לא נפתחת,

יכול להיות שזה משתמע למי שמבין את ההסכמה, אבל בעוד חמש שנים כשיפרשו את החוק הזה אפשר גם לפרש אותו אחרת. אני אקריא לאדוני שוב את מה שאומר סעיף קטן (ב): לא ייטול בעל מקצוע רפואי דגימות

מכיוון שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהנפגעת שהגיע לחדר האקוטי היא במצב נפשי מורכב חלקן יותר,

נקודת המוצא היא שאדם נפגע עבירה לא מגיע לחדר האקוטי כשכל שיקול הדעת שלו מתנהל כאילו הוא לא נפגע עבירה. לכן הלכנו

בואו נפשט את התהליך ובואו נשים רובריקה בטופס של ההסכמה הראשונית שאומר שאפריורי בשלב

אדוני, אבל חייב להיות ברור שבחדר האקוטי היא יכולה גם להסכים באותו רגע שייטלו את ערכת האונס ויעבירו אותה לצורך שימוש פורנזי. זה גם יכול להיות.

לא אמרתי שחייבת להיות שנה בין לבין. אבל יש פה שני תהליכים נפרדים של הסכמה. פשיטא שכוונתנו היא שאם המתלוננת אומרת שהיא רוצה שיחקרו עכשיו אז פשיטא שהיא גם מגישה תלונה במשטרה. הרי בעל המקצוע הרפואי הוא לא הגוף החוקר. אז, בסדר, ברור שאם האדם שנפגע רוצה להגיש תלונה אז אף אחד לא יאמר לו שיש השהיה במרלו"ג של הפורנזי. לכן אני אומר שזה בסדר, זה מוסדר. אם אתם רוצים להגדיר את זה טוב יותר, תגדירו. אני רק באירוע של הנפגעת שעוד לא יודעת אם היא רוצה להגיש תלונה. היא מוכנה לתת ערכה פורנזית, והיא אומרת שלפני כל דבר שעושים עם זה צריך את הסכמתה השנייה. כרגע החוק,

לא מנוסח מספיק טוב כדי להבחין בין הסכמה לנטילת הערכה הפורנזית לבין פתיחתה. צריך לנסח את זה כדי שזה יהיה ברור. עורכת הדין איילת רזין, בבקשה. זה אולי כדי להקשות אבל לוודא. נדמה לנו שאולי צריך לדבר על שלושה שלבים בהקשר של נפגעות בגירות כי מדובר על נטילה ושמירה. יש גם הסכמה לבדיקה שמבצע - - הבדיקה הרפואית. הבדיקה הלא פורנזית.

אבל אנחנו מדברים על שלבים. אבל זה לאו דווקא שלבים. יכולה גם להיות סיטואציה שמגיעה נפגעת, ומה שמעניין אותה לדעת כרגע זה האם היא נאנסה. קודם כול, היא רוצה לקבל תשובה על זה. היא לא רוצה לחשוב על פורנזיות. היא רוצה לקבל תשובה נאנסתי או לא. יכול להיות שהבדיקה הפורנזית תהיה הבדיקה השנייה. אין מה לעשות משלמים מחיר על החלטות ברגע שהמשטרה סירבה להחיל את שני השלבים בטריטוריה שלה היא לוקחת על עצמה את הנזק הפוטנציאלי באיכות הבדיקה הפורנזית בכך שיכול להיות שהבדיקה הראשונה שתיערך בחדר האקוטי תהיה לעניין שאלת קיומו של חומר זר. אנחנו אמרנו את זה ברחל בתך הקטנה למשטרה קחו בחשבון שהסירוב שלכם לעשות תהליך דו-שלבי במרלו"ג המשמעות היא שבמקרים מסוימים תקבלו בדיקה פורנזית פחות טובה מכיוון שאתם מבקשים מבעל המקצוע הרפואי לעשות עכשיו שתי בדיקות במקום שיש מיעוט חומר גנטי. יכול להיות, אבל זאת הייתה הכרעה של המשטרה.

הסכמנו להכפיף את הזכות של נפגעת עבירה לדעת אם היא נאנסה או לא ליעילות של החקירה המשטרתית שהיא חשובה. אבל אין מה לעשות, יש מדרג, והזכות של אדם כשמדובר בבדיקה פולשנית לגופו לדעת,

אם הוא נאנס קודמת לכל דבר אחר. - - - כשהיא ביקשה להקדים את זה. בוודאי.

אני ממליץ שיכול להיות שבטופס ובמתווה ההסבר גם במצב הנפשי הקשה של הנפגעת חייבים לכבד את האוטונומיה שלה לכל כיוון. אז יכול להיות בהחלט שבהסבר צריך לומר לנפגעת: דעי לך שאם הבדיקה הראשונה היא לא הבדיקה של הערכה הפורנזית יכול להיות שזה ישפיע על עוצמת הבדיקה הפורנזית.

מכבדים באופן מלא את האוטונומיה של הנפגעת, בייחוד ברגע הדרמטי הזה. למשטרה הייתה אפשרות בכל רגע נתון לצמצם את הסיכון של הפגיעה בערכה הפורנזית משיקוליה, וזה בסדר גמור. היא בעצם בחרה בשיטה של שתי בדיקות במתקן הרפואי. המשטרה ביקשה להתייחס. בבקשה, היועץ המשפטית מהמשטרה, עורכת הדין טל פז, בבקשה. בוקר טוב. רציתי להגיד לומר לגבי מה שסיכמנו בנוגע להסדר איזו בדיקה תילקח קודם האפשרות שהחומר הגנטי ייגמר ולא יספיק לחקירה המשטרתית וגם כשהיא תרצה להתלונן כבר לא יהיה חומר גנטי שממנו יהיה אפשר לעשות משהו היא אפשרות שגם אנחנו וגם הקורבן לא נרצה שיקרה. אתם תיידעו את הנפגעת בטופס ההסבר על העניין הזה. you can't win it all. בדיונים הקודמים סיכמנו שבאותו נוהל שאנחנו נכתוב בהיוועצות עם משרד הבריאות אנחנו נסגור את הדבר הזה. בשום פנים ואופן לא. אני אומר שוב: לא יקרה מצב שבבית חולים אישה תבקש לדעת אם היא נאנסה או לא, ויאמרו שאין יותר חומר גנטי לדעת מכיוון שהיא נתנה הסכמה לבדיקה פורנזית. על זה הייתם צריכים לחשוב כשסירבתם לבצע את התהליך הדו-שלבים אצלכם. זכותו של נפגע עבירה בראש ובראשונה לדעת מה קרה לו. אתם רוצים להסביר לנפגעת העבירה שתשקלל בבקשה. לא יהיה מצב שהנוהל שלכם יאמר שקודם כול פורנזי, ואם היא עוד לא החליטה לגבי הפורנזי? מה זה הדבר הזה? אתם גם מתנגדים לתהליך הדו-שלבי אצלכם וגם לומר שאתם תגידו לנפגעת העבירה איזו בדיקה היא תעבור קודם?

אני מצטער.

לא דיברתי - - - אני אחזור על זה: היא תבין ויוסבר לה במה דברים אמורים ומה המשמעות שייקחו ממנה קודם לבירור קיומו של DNA זר. ואנחנו פותחים סוגריים רחבים, ואמרנו כבר, שהאפשרות לקיומו של DNA זר או אי קיומו לא קשור בהכרח לאונס שהיא חוותה, אם וכאשר היא מודעת או שהיא לא זוכרת. לכן הסיכויים שהתשובה הזאת תוכל לתת לה מענה ומזור לכל הבעיות הם מדי קטנים. לכן אנחנו חושבים שהיא צריכה לראות את כל התמונה. אז תסבירו לה. נכון, משרד הבריאות והרופא המשפטי שייקח את הדגימה הוא זה שייתן את ההסבר או נחשוב על איזה פורמט אולי דרך - - - להסביר את זה. הוא יצטרך לתרגם את זה כי הוא נמצא שם מולה. עורכת הדין פז, כל עוד זה ברמת ההסבר וההחלטה נשארת בידי הנפגע או הנפגעת בבקשה. אני אומר לכם מראש וגם לנציגת משרד הבריאות: לא נקבל מצב שהנהלים קובעים הגבלה על שיקול דעתה של הנפגעת איזו בדיקה תילקח קודם. אתם תכבדו את האוטונומיה של הנפגעת. ההערכה שלי למה שאמרת קודם מה היא כן יכולה לדעת, מה היא לא יכולה לדעת שונה קצת מהערכתך.

יש הרבה מאוד מקרים של אלימות מינית ושל אונס שהנפגעת יכולה לדעת בבירור שאם נמצא חומר גנטי זר בגופה אז היא נאנסה, ולא צריך לפרט יותר לא מבחינת גילים של נפגעות תקיפה מינית, לא מבחינת החיים האישיים של נפגעות תקיפה מינית. ההנחה שנפגעת תקיפה מינית לא באמת יכולה לדעת בחלק גדול מהמקרים את התמונה האמיתית מה קרה לה בבדיקה הזאת אני אומר הרבה פעמים למשטרת ישראל: תביאו נתונים. אם יש לכם סטטיסטיקה בעניין הזה, אם אתם רוצים להראות לי שב-90% הבדיקות האלה במקרים שחקרתם או בדקתם לא באמת נתנו תשובה חד-חד-ערכית, בבקשה. הערכות ותחושות בטן יש לכולנו. אני הבהרתי לפרוטוקול: נהלים, בבקשה לגבי ההסבר, לא לגבי צמצום האוטונומיה ושיקול הדעת של הנפגעת. תסמכו על הנפגעת שהיא תחליט מה יותר חשוב לה. ואני חוזר שוב בכל רגע נתון נברך את המשטרה על שינוי עמדתה, גם אחרי שחוקקנו את החוק, ושתאפשרו את שני השלבים בשלב המרלו"ג אז הבדיקה תיעשה על-ידי אנשים שהם מומחים בשמירת חומר גנטי לצרכים ראייתיים, ואתם תוכלו לדעת מה כמות החומר הגנטי ולחזור לנפגעת ולומר לה שאם אתם פותחים בוודאות, לא בספקולציה, כי אתם במרלו"ג, אז תבדקו. אתם תאמרו לנפגעת בדקנו, אנחנו אומרים לך שיש מעט מאוד חומר גנטי, אז תדעי שאם את רוצה לפצל את ההסכמה שלך וכרגע את רק רוצה תשובה האם נאנסת או לא נאנסת אז,

לא יהיה לנו מספיק חומר גנטי לשלב הבא של מיצוי הדין. אתם סירבתם לעשות את זה.

סירבתם קחו על אחריותכם ועל כתפיכם את הסיטואציה. זה לא על כתפיה של הנפגעת. זה בגלל הסירוב שלכם להליך בחינה דו-שלבי במרלו"ג. אבל אני מתקדם הלאה. יש נהלים מקובל עלינו שתסבירו לנפגעת את כל מה שאתם רוצים להסביר באדיבות, באופן ראוי ומתוך כבוד מלא לאוטונומיה שלה. תסבירו את כל מה שצריך להסביר. הניסוח של סעיף (ז) אתם מטייבים אותו? כן, אנחנו נטייב אותו. אני גם מציעה שנוסיף במפורש שלנפגע יוסבר טרם מתן הסכמתו מה המשמעות של ההסכמה. אולי כדאי גם פה שיהיה איזשהו טופס. בסעיף הזה? בסעיף קטן (ב) אפשר להסביר לו. נירית, יש פה שני שלבים. אם היא רוצה במקום שזה יועבר וייבדק אז אין בעיה, ברור שהכול ייעשה בחדר האקוטי. ככל שהיא רוצה לעשות את ההסכמה הזאת שנתיים אחר כך, שיוסבר לה במקום מה המשמעות של ההליך הזה. היא צריכה לתת הסכמה בכתב, מה זאת אומרת. אני מזכירה שאם ההסכמה כעבור שנים אנחנו כבר לא בחדר האקוטי. ההסכמה הזאת צריכה - - אבל צריך הסכמה בכתב - - - על הדבר הזה. רגע, נעה, ההסכמה הזאת כבר מתנהלת במשטרה. אנחנו כבר נמצאים באזור אחר. כשהיא מסכימה לזה אנחנו כבר בחוק החיפוש בגוף של שימוש בחומר גנטי שנאסף. אז חלים על זה הכללים של חוק החיפוש בגוף. אז אנחנו לא יכולים ולא נכון יהיה להרחיב פה - - מה מרחיבים? שמסבירים לה מה המשמעות של ההסכמה שלה? אני לא מבין. ומה זה, אנחנו לא בחדר אקוטי? אנחנו לא נמצאים בעולם שבו אנחנו יודעים מה המאפיינים המיוחדים של פגיעות מיניות לגבי הימצאות במצב טראומתי? אנחנו לא קוראים את זה כל יום בעיתונים? אני בכלל לא מבין מה הוויכוח כאן. זאת נפגעת עבירה שהגיעה עכשיו להגיש תלונה במשטרה, והיא רוצה שהתיק - - אז מה, אז אי אפשר להסביר לה? היא ממילא צריכה לחתום על הסכמה בכתב.

כתוב: היא צריכה הסכמה בכתב בשלב הזה.

אז אי אפשר לקבוע בחוק כמו שקבענו ב-(ב) מה משמעות ההסבר שיינתן פה? זאת הצעת היושב-ראש.

דווקא טופס יעזור לכם בעניין הזה. כי בטופס יהיה כתוב בדיוק - - - חייב להיות טופס. כתוב "הסכמה בכתב". הסכמה בכתב ב-(ב) מוסכם עלינו שזה בטופס שייקבע בנהלים, אבל הסכמה פה זה מה שרב פקד נותן לה לחתום על נייר המכתבים של התחנה? לא, לא, זה יהיה טופס הסכמה של חוק החיפוש בגוף. אז מה. אבל צריך - - אבל יש תקנות ויש טפסים לפי חוק החיפוש בגוף. זאת תהיה טעות לערבב פה טפסים מעולמות שונים. מה אומרת היועצת המשפטית של הוועדה? כי לנפגע יוסבר בטרם מתן הסכמתו כי הסכמתו לשימוש בערכה משמעה הסכמה לשימוש בדגימות ולשימוש בנתוני הזיהוי על-פי חוק החיפוש. נו, מה? בסדר, נכתוב שזה יהיה לפי חוק החיפוש בגוף.

ולכן אני חושבת שלא צריך להוסיף את מה שנעה מציעה להוסיף. אנחנו רוצים שיסבירו לה לפני כן שזאת המשמעות. היא לא יודעת מה כתוב בחוק החיפוש בגוף. אנחנו רוצים שמישהו יסביר לה לפני שהיא חותמת,

חד-משמעית. אז תפתחי את התקנות של חוק החיפוש בגוף ותראי אם זה לא מניח את דעתך. יש שם טופס - - - אין בעיה. הצעת היושב-ראש היא להכניס את הניסוח הזה. כשמביאים לבן אדם טופס לחתום עליו צריך להסביר? אבל אני פותחת את תקנות החיפוש בגוף יש שם יש טופס מפורט שאומר את כל הדברים האלה.

אבל אנחנו עכשיו מחוקקים חוק ראשי שהמטרה שלו היא להדגיש את העקרונות של הסברה לנפגע אלימות מינית ושל כיבוד האוטונומיה שלו.

המחוקק הראשי רוצה להדגיש את זה בהקשר של נפגעי אלימות מינית. זהו. עם כל הכבוד, אנחנו בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה שלישית. הממלכה עכשיו היא אולם הוועדה. הממשלה, לא מתאים לה שתמשוך את החוק. אני לא מנהל ככה דיונים על החוק. סליחה, היא גם לא יכולה למשוך את החוק שתסיר את התמיכה שלה בחוק. אבל בכל החוקים, כולל בהצעות חוק ממשלתיות הבאה ראשונה הוועדה פה מכניסה שינויים. אנחנו לא חותמת גומי של ועדת שרים לחקיקה.

ואני לא רוצה להיות בשיח מהסוג הזה. אז אני רוצה להדגיש את ההסכמה. אני מציעה לאדוני לפתוח את תקנות החיפוש בגוף - - לא, מכיוון שאני בחקיקה ראשית רוצה להדגיש את זה בחוק פה. זה בסדר גמור, אבל יש מענה לצורך שאדוני מציף. יש בחוק החיפוש בגוף תקנות מפורטות שאומרות מה טיבה של ההסכמה, ומה היא כוללת. אז שום דבר לא ייגרע מזה שאנחנו נדגיש את זה פה. כשאנחנו מייצרים - - - תאמרי לי, גברתי, למה צריך לכתוב "הסכמה בכתב"? - - - לאותה מטריה אנחנו מייצרים - - - אבל אני עשיתי את מה שהיא אמרה אני מסתכלת על הנוסח ואני אקריא. בתאריך, בשעה, במקום הנטילה הודעתי לנ"ל כי אני מבקש לערוך בגופו חיפוש ודרך - - - זה לא רלוונטי לערכות אונס. כי זה כבר היה. סוג פעולת החיפוש במסגרת חקירה בתיק כך וכך.

היא בדיוק אמרה אנחנו כבר לא בבית החולים, זה לא מתאים. עשיתי את מה שאמרת וזה לא מתאים. אבל בהמשך יש ההסכמה. זה לא ברור מספיק לנפגעת. - - - האדם שאינו חשוד לעריכת - - - מדובר בלשון של חיפוש, נירית. הנפגעת תשב ולא תבין מה רוצים ממנה. לפי הדוקטרינה הזאת, נוריד גם את המילים "הסכמה בכתב" כי גם הן מופיעות בחוק החיפוש. זה אני לא אמרתי. אבל למה לא? זה מופיע בחוק החיפוש. למה שלא נכתוב שרק סעיף (ז) ללא מילוי הוראות חוק החיפוש בגוף כתוב שם שצריך הסכמה. למה אנחנו צריכים בחוק הזה שבא להסדיר בחקיקה ראשית סוגיה רגישה, לכתוב "הסכמה בכתב"? בואו נאמר שהוראות החוק הזה כפופות להוראות חוק החיפוש. הצעת היושב-ראש היא להכניס לנוסח את הסעיף הזה. אני גם רוצה לשים זרקור כתוב כאן: "הובהר כי בהשוואה זאת עשויה להימצא התאמה בין נתוני הזיהוי שיופקו מהחיפוש שנעשה בגופי" שכאמור, זה לא רלוונטי לסיטואציה "לבין נתוני הזיהוי המצויים במאגר נתוני הזיהוי". אני מזכירה את הדיון הראשון: אם אנחנו רוצים להבהיל נפגעת החשש הגדול מאוד שלנו הוא שייעשה שימוש ב-DNA שלה עצמה כדי לפצח תיק שוד שאולי היא הייתה מעורבת בו בעבר או תהיה מעורבת בו בעתיד. זה לא נכון. אבל זה מה שאומר מה שאת מבקשת להפנות אליו. זה לא נכון. זה לא מה שזה אומר, זה לא מה שחוק החיפוש בגוף אומר. זה מה שקוראת סבירה הייתה מבינה, נגיד את זה ככה. זה לא מה שחוק החיפוש בגוף אומר ביחס לחיפוש בגופו של נפגע העבירה. זה בפירוש לא מה שהחוק אומר. אבל זה מה שהפנית אותי אליו. תקני אותי אם לא. הקראתי ממה שכתוב בטופס שבו את רוצה שנעשה שימוש. זה מה שכתוב. אבל אנחנו לא משתמשים בטופס הזה. רציתי לעשות וידוא הריגה. מכובדותיי, אנחנו עוברים הלאה. הנוסח שיובא להצבעה הוא כפי שהצענו. אנחנו נכנסים עכשיו לדיון הרבה יותר משמעותי כיוון שלא דנו בזה בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה.

רק אני רוצה להבין הטופס הזה הוא טופס שמשרד הבריאות צריך להכין? לא, רק

אולי המשטרה תחליט שגם מטעמים שלה עדיף לה להכין לנפגעות עבירה טופס נפרד.

המשטרה מכינה אותו. הסיפור פה הוא בכלל לא הטופס, אלא אנחנו אומרים שבסיטואציה הזאת אדם נתן דגימה פורנזית לפני חמש שנים, וזה לא שהוא התעורר בוקר אחד הוא לא זוכר מה בדיוק המשמעות של הערכה הפורנזית. מייצרים פה סיטואציה שמסבירים לאדם איפה הוא עומד כרגע. תרצו לעשות את זה בטופס קיים תעשו. הפרמטרים מה מסבירים לבן אדם נקבעים בחקיקה ראשית. מכיוון שיש פה הסדר ספציפי זה לא דבר נדיר בחקיקה. יש הסדר רחב, עכשיו יש הסדר ספציפי ואתה נותן בו סימנים. אחרת לא היו צריכים הסדר ספציפי. פשוט בגלל שהם הציגו את הטופס בצורה לא מדויקת. הטופס מאפשר לבחור בין לשם תפיסת ראיה הנדרשת לצורך חקירת העבירה כשיש יסוד סביר להניח שנמצאת בגופו, לשם בדיקת קשר אפשרי של מה שנמצא על העבירה הנחקרת, אפשר לבחור את זה בתיק שפרטיו לעיל או בתיקים נוספים או לצורך חקירת כל - - - אבל, גברתי - - ואת כל זה נפגעת עבירה אמורה להבין כפשוטו? גברתי - - לא, אבל זה כתוב בצורה מפורטת. אבל את יכולה להבין את זה. אבל היא יושבת מול חוקר שמחתים אותה. הנה, ואומרים שהוא יסביר לה. אולי לא יזיק שלחוקרים יהיה כתוב משהו שהם צריכים להסביר לנפגעת בצורה ברורה ובשפה שהיא מבינה. אבל אין מחלוקת לגבי זה. אני רק אומרת שזה כבר מעוגן בחוק אחר, וזאת טעות להחיל על אותה סיטואציה חובות משני דברי חקיקה שונים אם יש לנו כבר הסדר שהוא כבר מספיק שלם ומלא בחוק אחד. את רוצה שהטופס ייקבע בתקנות של חוק החיפוש? אפשר לעשות את זה. עם כל הכבוד לטופס, הסיטואציה כאן היא ייחודית בהגדרה. זאת סיטואציה שאומרת שיש ניתוק בין זמן הלקיחה של החומר הגנטי לבין זמן פענוחו. זאת הסיטואציה הייחודית. היא לא קיימת בחלק גדול אחר של הסיטואציות של נטילת חומר גנטי. לכן יש פה סיטואציה מיוחדת. מכיוון שיש פה סיטואציה מיוחדת שבהגדרה היא פער לא רק של ימים ושבועות, אלא של שנים בין נטילת הדגימה הפורנזית לבין הפענוח שלה יש מקום לקבוע בהסדר הספציפי חובה מוגברת ליידוע ולהסבר. מכיוון שיש בסעיף הפניה לחוק אז די ברור שאין פה הסדר אחר מחוק החיפוש, אלא יש פה הוראה של המחוקק הראשי לחובת הסבר מוגברת שהיא מוצדקת מהסיטואציה הספציפית. להסבר אין בעיה. אבל בזה מדובר. אם אנחנו לא מחייבים לקבוע טופס - - אנחנו לא נכנסים לרזולוציה הזאת בחקיקה ראשית.

אני מציע שתבדקו האם יש הצדקה לטופס מיוחד על פניו, נשמע שיש הצדקה לטופס מיוחד. אבל בטפסים הוועדה הזאת עוד לא דנה. זה בדיוק מה שהיושב-ראש אמר שלא. אבל למה? כל מה שצריך לעשות זה להוסיף את ההבהרה ככתבה וכלשונה: "לנפגע יוסבר בטרם מתן הסכמתו". אנחנו לא נכנסים לשאלה אם ההסכמה שלו היא על טופס א' או ב'. המשטרה תחשוב שהטופס של חוק החיפוש דיו,

זה לא דיון של הוועדה. כל מה שצריך לעשות זה להוסיף לסיפא: "לנפגע יוסבר בטרם מתן הסכמתו כי הסכמתו לשימוש בערכה משמעה כך וכך". זאת חובת ההסבר המוגברת. טופסולוגיה נשאיר לרשות המבצעת. סעיף (ח) כל נושא הקטינים. עוד דבר אחד, סליחה. אני רוצה לשוב ולהבהיר מכיוון שעלה בעבר איזשהו רצון לזה על-ידי המשטרה. צריך להבין שהמשטרה לא הולכת לגעת בשום צורה שהיא בערכה לא לשם חקירת עבירות אחרות ושום דבר כל עוד אין הסכמה של הנפגעת.

נירית, אני רוצה שזה יובהר לפרוטוקול משום שבעבר היה - - - שהמשטרה תוכל לעשות שימוש בערכות לצרכים אחרים בלי לערב את הנפגעת. בשום פנים ואופן. לא ייעשה שימוש. לא ייעשה שימוש. הרצון של המשטרה היה בהקשר של מודל הביניים שירד כרגע מהפרק. אנחנו עוברים לסעיף (ח). אנחנו עוברים להסדרה - - אני רוצה לשאול בהקשר הזה לשאול,

יש בנמצא איזשהו שימוש שלא כמשמעותו בחוק החיפוש בגוף? למשל, בעצם העובדה שניטלה דגימה פורנזית? על כל הדגימות הפורנזיות שמשמעותן חיפוש בגוף חל חוק החיפוש בגוף. כלומר כשזה DNA, טביעות אצבע או תצלומים חלק חוק החיפוש בגוף. אני רוצה להזכיר במה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בסיטואציה שבה כדי לשמור את הפוטנציאל למיצוי החומר הגנטי אנחנו מבקשים מאדם נפגע לתת את הדגימה גם לפני שהוא החליט על איזשהו מהלך. אז אני רוצה רגע להבהיר האם יש בנמצא סוג של שימוש חקירתי משטרתי שקשור לא בחומר הגנטי אלא בעצם נתינתו? אישה בחרה לא להגיש תלונה במשטרה בזמן החדר האקוטי; אבל היא בחרה לעשות בדיקה פורנזית, והבדיקה הפורנזית נמצאת עכשיו בידי המשטרה, אז המשטרה יודעת עכשיו שגברת פלוני אלמוני חוותה אירוע. במידע הזה מותר למשטרה לעשות שימוש?

אני מזכירה שלבית חולים יש חובת דיווח, והוא מקבל את מלוא הפרטים בלי קשר לשאלה אם ניטלה בדיקה או לא. בסדר. מה שאת אומרת לנו זה שממילא המשטרה יודעת שגברת פלוני אלמוני עברה אירוע אלים. עברה אירוע ויש לה הרבה פרטים שנמסרים מבית החולים.

בסדר, הבנתי, תודה. אנחנו עוברים לשתי סוגיות שמחייבות דיון בטרם הצבעה, ואני רוצה למצות את הדיון כי אני רוצה להצביע היום. הדיון הארוך יותר הוא בסעיף (ח). הוא עוסק בנושא הקטינים או אנשים עם מוגבלות. אנחנו נבין מהיועצת המשפטית. נמצאת פה גם עורכת הדין אשל מהמועצה לשלום הילד, ואנחנו רוצים להבין את ההסדר בנושא הקטינים ולשמוע גם ממשרד המשפטים ומהמשרד לשירותים חברתיים. הסוגיה השנייה היא בסעיף (י"א) שעוסק בערכות שקיימות כרגע. אני כבר אומר לחברותיי מסביב לשולחן שגם אם לא נתפור עד הסוף את הסוגיה הזאת אסור לה לעכב את חקיקת החוק. אנחנו נמשיך לטפל חברת הכנסת בן-ארי, אני, חברת הכנסת עידית סילמן שהיא יושבת-ראש ועדת הבריאות. אם יהיו דברים שעוד נצטרך לטפל בנושא הזה של איסוף הבדיקות הקיימות, נטפל. אסור לנו לעכב את החקיקה של החוק. אז ניגש לעניין של הקטינים. גברתי היועצת המשפטית, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה? עקרונית ההסדר הולך באותו כיוון של חוק החיפוש בגוף ושל תקנות זכויות נפגעי עבירה, שהגיל המשמעותי פה הוא גיל 14. זאת אומרת עד גיל 14 נדרשת הסכמה של ההורה. מכיוון שמדובר פה גם בבדיקה חודרנית אז יש פה גם ההסכמה של הקטין כנקודת מוצא. אבל עקרונית נדרשת פה הסכמה של אפוטרופוס. מעל גיל 14 נדרשת הסכמה גם של הקטין וגם של האפוטרופוס, אלא אם כן הקטין מבקש לקבל את ההחלטה לבד. יש כאן צורך, כמו שקיים גם בחוק החיפוש וגם בתקנות זכויות נפגעי עבירה, להסדיר מצבים שבהם יש חשש שהאפוטרופוס הוא החשוד בעצמו או שיש חשד שהוא עומד במצב של ניגוד עניינים או חשש אחר לשלומו הגופני או הנפשי של הקטין. ואז יש צורך שיהיו גורמי רווחה שיהיו מעורבים ויוכלו לקבל את ההחלטה יחד עם בעלי המקצוע במקרה הזה בעל המקצוע הרפואי כדי שיהיה אפשר לבדוק את הקטין בהסכמתו, גם אם אין הסכמה של האפוטרופוס. תכף נקריא את הסיטואציות השונות. כרגע אנחנו מדברים על ההסכמה לנטילה. אני מציעה שנסיים את זה, ואז יש גם שאלה איך תתבצע ההסכמה לשימוש. עקרונית הוועדה צריכה להחליט אם חל חוק החיפוש בשלב השני של השימוש או תקנות זכויות נפגעי עבירה. דבר נוסף שעלה פה זה השאלה מה קורה לגבי קטינים מעל גיל 14 כאשר יש חשש לפגיעה בשלומו של הקטין האם יש גם צורך שגורמי רווחה יתערבו? אני רוצה להבין: לפי ההצעה, כל קטין מעל גיל 14, לא תידרש הסכמה - - ככלל נדרשת הסכמה גם של הקטין וגם של אפוטרופוס. אם הקטין מבקש לקבל את ההחלטה לבד - - למה את לא קוראת ואז נעשה דיון?

אני בכלל לא יודעת מה השינויים. מירב, סליחה שנייה. אני לא מבינה על מה הדיון. אני רוצה להבין את ההסדר המוצע בגדול. תכף ניכנס לסעיפים בנושא הקטין. את אומרת שבעיקרון צריך הסכמת אפוטרופוס, אלא אם יש אחד מהחריגים שהקטין שמלאו לו 14 שנים ביקש את זה.

ביקש לא לערב את האפוטרופוס. ואם הוא מתחת לגיל 14, והאפוטרופוס אנס אותו? אז זה בדיוק ההסדרים שתכף נקריא שבהם יש מעורבות של בעל המקצוע הרפואי שיחד עם גורם רווחה, הוא יכול לקבל החלטה.

בואו נראה מה כתוב. נקריא ונשאל את השאלות, בבקשה. (ח) היה נפגע העבירה קטין או אדם עם מוגבלות שכלית, יחולו ההוראות הבאות לעניין הסכמתו לנטילת הדגימה: בכל מקום שבו נדרשת הסכמת נפגע העבירה יחולו הוראות סעיפים 14ג(א) ו-(ב) לחוק החיפוש בגוף בשינויים המחוייבים ובמקום המילה "שוטר" יקרא "בעל מקצוע רפואי". אני רואה פה את הנקודות לדיון.

איפה מוסדר נושא

השימוש

מוסדר,

משרד המשפטים, אם לא אומרים שום דבר,

בכל זאת יש פער בין

במצב שיש חשש לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין מתייחסים רק מתחת לגיל 14. זאת אומרת שבמקום שיש חשש אבל הקטין לא ביקש - - נכון. זאת אומרת ילדה בת 15 שיש חשש לשלומה צריכה לבקש באופן אקטיבי. אנחנו חוזרים לסעיף קטן (1), והיא צריכה לבקש באופן אקטיבי. למה הלכנו

אבל בעצם כשעקרון העל שלנו הוא הסכמת האפוטרופוס ומתחתיו האוטונומיה של קטין מעל גיל 14 שמביאים בחשבון את העמדה שלו, הסיטואציה

הסיטואציה טראומתית, העובד הסוציאלי מזהה שיש פה חשש לשלומו של הילד כדי לאפשר לבעל המקצוע הרפואי לומר לילדה אם את רוצה את לא צריכה לקבל את ההסכמה של האימא, אבל את

כמו שהוא מנוסח עכשיו כתוב: "בהתייעץ עם עובד סוציאלי לפי

יש כאן חובת התייעצות. אין לי בעיה שנשאיר אפשרות כזאת שהוא

בסעיף (4) לא כתוב "רשאי", כתוב: "והתייעץ עם העובד הסוציאלי מטעם המוסד

אני אומרת:

שהוא לא יהיה חייב להתייעץ איתכם רק מכיוון שהקטין הוא בן 15? בנוסח כמו שסעיף (4) מנוסח עכשיו יש לי קושי עם ההתייעצות איתנו. אין לי קושי עם

אני הייתי מקווה לשמוע מהמשרד לשירותים חברתיים שבכל סיטואציה שבה בעל מקצוע רפואי ועובד סוציאלי של בית החולים חושבים שיש חשש לשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, אתם תקפצו על הסיטואציה ותאמרו בוודאי שאנחנו צריכים להיות בפנים. אדוני, אני חושבת שאתה לא מתרגם נכון את הדברים שלי. בוודאי במקרים שבהם קטינים נדרשים

ברגע שאתה כותב את זה באופן קטגורי כזה אתה גם יוצא נגד הסעיף שהחוק הזה מנסה להעביר. מצער אותי לשמוע את האופן שבו אתה מציג. אני מבין שמצער אותך לשמוע, אבל מה לעשות שזאת דעתי. לדעתי, קשה להבין את ההתנגדות שלכם בעניין פה. קשה להבין אותה מבחינת העומס שלכם. אני מבין שאתן

המסירות של העובדים הסוציאליים, לפי חוק אני לא חושבת שצריך להרחיב בכל עת ובכל שעה משעות היממה. זה בא לדייק פה מתי הם צריכים להיות מעורבים ומתי הם לא צריכים להיות

כאשר אנחנו בטריטוריה של המשטרה, והקטין החליט להגיש תלונה אז השארנו את העניין הזה תחת חוק החיפוש. אבל פה אנחנו לא בסיטואציה משטרתית. זה הבנתי, אני יודע. אבל זה כבר כתוב בסעיף (א): "בכל מקום שבו נדרשת הסכמת נפגע העבירה יחולו הוראות סעיפים 14ג(א) ו-(ב) בשינויים המחויבים. במקום "שוטר"

לערוך חיפוש לפי הוראות פרק זה בקטין אף אם אינו מסוגל לתת הסכמה בכתב מחמת גידול, ובאדם עם מוגבלות

דבר אחרון לגבי השימוש בערכה בשלב השני נירית, מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך חוק זכויות נפגעי עבירה,

צריך להבהיר שיחולו ההוראות הרגילות

לת האחורית לעשות שימוש באותה דגימה בעוד שבבגירים אין שום אפשרות לעשות אם הבגירה לא מסכימה. אין שום כוונה כזאת,

אין

אבל, מה לעשות, אני לא יכול להיות בטוח שבית חולים שומר על זה עכשיו ל-50 שנה. אז כל עוד זה לא

אני אמרתי גם בפתח הדברים בדיון הראשון וגם עכשיו: בשום פנים ואופן אנחנו לא רוצות שיפנו לנפגעות אחת-אחת לא משרד הבריאות, לא המשטרה ולא אף אחד בחלוף אי אלו שנים לנפגעות,

וישאל מה עם הערכה, בא לך שנעביר למשטרה?

ת מאוד קשות על סיטואציות שבהן משרד הבריאות היה מתקשר לנפגעות כשהן עם הבוס באוטו או עם בן הזוג שלא יודע על הפגיעה: "הי,

אנחנו רוצים להשמיד את הערכה, את מתכוונת להגיש תלונה או לא?". הנקודה ברורה. עמדת הלובי, בבקשה.

העמדה שלנו היא שמדובר

זה בעצם הופך רופאים לשקרנים.

אנחנו לא נרצה לעשות את זה. אני אציע תכף פתרון. דבר אחרון לטעמי, אם נעביר

לגבי מי שלא התקבלה הסכמה אנחנו יודעים שהמכון לרפואה משפטית יכול לשמור את הכמות המוגבלת הזאת של הדגימות כי מלכתחילה הייתה הצעה שכל הדגימות יגיעו למכון

זה בהתאם להנחיות המשטרה, זה סטנדרטים של המשטרה. אם משרד הבריאות יודע לפתור את זה בבתי החולים שיפתור את זה בבתי החולים, אם לא שירכז את זה במקום באחריותו, ואז השגנו את שני הדברים. אני פחות רוצה להוציא את זה למיקור חוץ של ארכיב וכל מיני דברים

אפשר להציע משהו אחר? אם הרישום נשאר בבית החולים אבל מעבירים את זה כקופסה שחורה לאחסון שאף אחד לא נוגע בזה, נעול בשני מנעולים למה צריך הסכמה לדבר כזה שהוא רק

ן לא התקבלה הסכמה תישמרנה 50 שנה בתנאים שהם לפי הנחיות משטרת ישראל ברמה הגבוהה של המז"פ.

ירצו להביא את זה למכון לרפואה משפטית, שיביאו. את אמרת "מעולה"? כן, אני אמרתי. לא הבנתי אם זאת את אמרת.

עובר למרלו"ג בלי הסכמה - - כי איילת הציגה משהו אחר. איילת דיברה על פרסום, ואם אין התנגדות. אני מבין. אנחנו נדון עם משרד הבריאות על הדבר הזה,

הרי אם עשינו את הדבר הזה למה כל כך התנגדנו למצב שהכול נשאר במשטרה ולא צריך לחקור יותר מדי

זאת העמדה שמוסכמת על כולם בהקשר הזה: א',

ליצור קשר יזום עם נפגעות

- - ואני שמחה שהדבר הזה הוסדר, הדבר השני הוא החשיבות שבשמירה על התוקף המשפטי של הערכה.

ככל שמשרד הבריאות לוקח על עצמו - - יש פה הוראה של המחוקק. יש הוראה של המחוקק על הרבה דברים שלצערי, בשטח אנחנו רואים שהמציאות היא 180 מעלות ממה שמורה המחוקק. אני מרגישה שמי שצריך לומר את הדברים האלה זה הפרקליטות ולא אני, אבל אני אומר בכל זאת שיש לנו כאן הזדמנות שזה,

יהיה במקום שיכול לאפשר את השימוש הראייתי, שלא תהיה סיטואציה שנפגעת שכן תרצה לעשות שימוש בערכה, יהיה קל מאוד לתקוף את הערך הראייתי שלה בגלל האופן שבו היא אוחסנה עד כה או בעבר במוסד הרפואי. זה החשש שלי. האם משרד הבריאות מוכן לומר שהערכה תישמר במכון לרפואה משפטית או במוסד אחר בתנאים המתאימים? לא. אני לא חושבת שזה סוכם כרגע ואני צריכה להביא את זה שוב לדיון. לא, לא, לא. שנייה, מירב. המתווה שאתה נתת - - אנחנו לא רוצים שיהיה כתוב "המכון לרפואה משפטית", וזה לא משהו שהוא סתם. גם לא צריך. אנחנו גם לא רוצים. סליחה, אני מציעת החוק ואני לא רוצה. הגענו למתווה טוב שהיושב-ראש הציע ואני מסכימה איתו, ואני מבקשת - - - את אבו כביר פה. אני אומר מה נעשה פה. גלעד שומע כל דבר ואני מפרגנת לו, אבל אל תגזימו. אני רוצה להסביר מה אנחנו נעשה. אנחנו נצביע על הנוסח שהצעתי. על הנוסח של הסעיף האחרון, רק לדייק. על הנוסח של הסעיף האחרון שהצעתי. מי שהציע את הצעת החוק הזאת זה לא אני. נכון. נכון. מה שאני מתכוון לעשות זה פרורגטיבה של כל חבר כנסת. ושל היושב-ראש במיוחד. לא רק של היושב-ראש. אני מגיש הסתייגות שבה יהיו המילים: "המכון לרפואה משפטית או מוסד אחר המתאימים". עד שהחוק הזה יגיע לקריאה שנייה ושלישית בפקק החקיקה שיש לנו במליאה עוד ייקח כמה ימים. אנחנו נמצה את הדיון עם משרד המשפטים ועם משרד הבריאות, וככל שהעמדה תהיה שטוב יהיה להכניס את המילים "המכון לרפואה משפטית" לאחר בדיקה שלכם, אז נמליץ לקואליציה וליתר תומכי החוק החשוב הזה לאמץ את ההסתייגות, ונמשיך את הדיון. גם לי יש הסתייגות. יש ארבע הסתייגויות ששלחנו במייל, ויש לי עוד הסתייגות שאני רוצה להוסיף עכשיו.

אז אנחנו ניגשים עכשיו להסתייגויות ולהצבעה. עוד דבר אחד. אנחנו לא כותבים את זה בחוק.

היה ראוי שתהיה הודעה באמצעי התקשורת או בדרך אחרת על כך שיש אפשרות להעביר למשטרה, ושנפגעות שמעוניינות בכך שיהיה להן לאן לפנות עם קו שהנפגעות יכולות לפנות אליו ולא לחפש למי הן צריכות להודיע. זאת שאלה אם רוצים רק מי שמתנגד או שצריכים לקבל הסכמה מכל האנשים. אני רוצה לומר: בין נלך לנוסח שהצעתי או לנוסח שהצעתי עם ההסתייגות אין פה העברה אוטומטית למשטרה. בעניין הזה אני רק רואה קושי עם כל המהלך שעשינו לאורך כל החוק. לכן אני אומר שוב: לגבי הערכות הקיימות מקובלת עליי האמירה של עורכת הדין רזין בית אור שהדבר האחרון שצריך לעשות זה להרים טלפון לנפגעות. אני מניח שמשרד הבריאות מאמץ את העמדה הזאת. אז מה שעומד לרשות משרד הבריאות זה לפרסם באופן כללי ופומבי שהחוק תוקן ואפשר להעביר למשטרה. מי שלא תפנה באופן יזום החובה שמוטלת עכשיו על משרד הבריאות היא לשמור את הערכות האלה ברמה הנדרשת למז"פ. אני ממליץ לבדוק היטב אם אפשר לשמור את הערכות האלה במכון לרפואה משפטית. אם נראה שאין פתרון טוב אז בעוד כמה חודשים נראה שהעניין לא נפתר בצורה סבירה ואז אפשר יהיה לשקול את העניין הזה, ואם נצטרך נעשה תיקון חקיקה. אני מציע להתחיל בשמירה על העיקרון שלא מעבירים ערכות בלי הסכמה. הניסוח פתוח בלאו הכי. אין צורך בהחלטה או בשינוי החוק. למעט דבר אחד: די ברור שכרגע הערכות האלה לא נשמרות כמו שצריך ברמה המז"פית. ברגע שהחוק יאושר מוטלת חובה אקטיבית על משרד הבריאות לוודא שבין הערכות האלה מקובצות למכון לרפואה משפטית, בין הן מקובצות למקום אחר אפשר גם להחליט שיש בית חולים אחד בארץ רמב"ם או איכילוב שהם בתי חולים מאוד גדולים ומיומנים ומחליטים לקבץ את הערכות שם ולשמור אותן בסטנדרטים לפי הנחיות המשטרה. אני לא אפתור לרשות המבצעת את זה. זה עניין שלכם. דבר אחד ברור: כמו שהערכות נשמרות בלמעלה מעשרה בתי חולים הן יותר לא יכולות להישמר. אנחנו ניגשים להנמקת הסתייגויות. חבר הכנסת קרעי, אתה רוצה לנמק אותן יחד או כל אחת לחוד? ביחד. בבקשה, אדוני. רק תוסיף לפרוטוקול את ההסתייגות הנוספת שלך.

אדוני היושב-ראש, יישר כוח למגישת הצעת החוק ולשותפים להצעה הזאת. אני בהחלט מברך על כך. זה נושא מאוד חשוב ורגיש. יש ארבע הסתייגויות שהאופוזיציה הגישה במייל אז אני מנמק גם אותן. אני מנמק את ההסתייגות שאני מוסיף עכשיו. אני רוצה להוסיף בסעיף י"א במקום המילים: "ואם לא התקבלה הסכמה זו" אני מתקן את זה ואתן את זה כתוב בכתב יד ליועץ המשפטי: "ואם לא התקבלה הסכמה זו יושכר מקום אחסון לכל מוסד רפואי במשטרת ישראל או במוסד רפואי מרכז שהגישה אליו תהיה באישור המוסד הרפואי בלבד ושם יאוחסנו הערכות".

זאת גם ההנמקה לארבע ההסתייגויות?

חבריי, אנחנו מקריאים את ההסתייגויות, לרבות ההסתייגות שאני הוספתי וההסתייגות של חבר הכנסת קרעי שלא נשלחה במייל. הנה ההסתייגויות. גברתי היועצת המשפטית תקריא ונצביע על ההסתייגויות ואז נצביע על החוק בקריאה שנייה ושלישית. נצביע על כולן יחד, ואחר כך על שלי. הסתייגות של סיעת הליכוד,

יהדות התורה והציונות הדתית לסעיף (1): בסעיף 22א לחוק העיקרי, בפסקה (א) המוצעת, בהגדרת "ערכה ייעודית", אחרי "משטרת ישראל" יבוא "או מאושרת על ידה" בסעיף 22א לחוק העיקרי, בפסקה (ה) המוצעת, במקום "המוסד" יבוא "בית החולים או המרכז האקוטי הייעודי". בסעיף 22א לחוק העיקרי, בפסקה (ה) המוצעת, במקום "למשטרת ישראל" יבוא "למכון לרפואה משפטית". בסעיף 22א לחוק העיקרי, בפסקה (י) המוצעת בסיפה יבוא "המכון לרפואה משפטית אינו רשאי להעביר את האחריות על שמירת הדגימה לגוף אחר." נצביע קודם כל ההסתייגות האלה שמוגשות על-ידי מכלול הסיעות: מי בעד?

יש לך זכות הצבעה. גם כשאין לי אני מצביע. בסדר גמור. הצבעה ההצבעה לא אושרה.

הסתייגות מספר 5 של חבר הכנסת קרעי, בבקשה. "בסעיף קטן (י"א) אחר "הסכמת הנפגע" יבוא: "ואם לא התקבלה הסכמה זו יושכר מקום אחסון לכל מוסד רפואי במשטרת ישראל או במוסד רפואי שהגישה אליו תהיה באישור המוסד הרפואי בלבד, ושם יאוחסנו הערכות". מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות השישית שאני הגשתי היא שבמקום המילים: "במוסד רפואי" ייכתב "במכון לרפואה משפטית או במוסד רפואי אחר". זאת ההצעה שלי. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות נדחתה ותעלה למליאה. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת החוק בנוסח שהוקרא. תיקוני הנוסח יבוצעו בהתאם לדיון. מי בעד העברת החוק לקריאה שנייה ושלישית? מי נגד?

ברכות לחברת הכנסת המציעה מירב בן ארי. ברכות ללובי, ברכות למרכזי הסיוע ולמשרד הבריאות. תודה לכל השותפים ולשותפות, לארגוני הסיוע, למשרד הבריאות, למשרד המשפטים, למשרד לביטחון פנים,

הדיון נעול. הישיבה ננעלה בשעה 12:30.